שלום לכולם.

התשפ"א, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. על סדר היום: הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

לא ייצר בעל מכסה את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו, אלא אם כן קיבל היתר מוועדת

ושמתקיימות לגביו הוראות פסקה (4)(א) ו-(ב). הוא בעל מכסה שייצר את מכסתו קודם לשנת התכנון והוא מבקש

וטרם ייצר את מכסתו, ובלבד שהוא ייצר את מלוא מכסתו בלול חדש

או (ג), לפי העניין, ובכפוף לתנאים הקבועים

ווק אפרוחות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור. גידול פרגיות ושיווקן 13. (א)לא יגדל אדם פרגיות אלא אם כן הוא קיבל אותן כאפרוחות מקבלן מורשה לשיווק חומר רביה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק.

בתנאי שמתקיימים אחד מהכללים שהקראנו. התנאי הזה הוא תנאי למכסות החדשות.

זה תנאי לכל מגדל, ובעיקר לקיימות.

לכמה גורמים חזקים בכל הענף הזה יש שליטה מוחלטת. הדבר היפה שנוצר במתווה הוא מצב של win-win למדינה ולמגדלים. המדינה לא מפסידה מזה כסף, ההשקעה הזו חוזרת בריבית דריבית. הרגישות שבהסכם היא שכל אחד צריך לעמוד בצד שלו. אם כל אחד

וגם אם הם יכולים להכיל את הגדלת המכסות

אני הייתי רוצה לראות בתקנות האלה, ואין זה, שבמידה ויש הרחבה של הלולים אז להתנות את זה רק בלולי מעוף. אין הרחבה של לולים שלא לפי הכללים החדשים. הכללים החדשים לא מדברים על לולי מעוף, הם מדברים על סקוור

אריאל, בבקשה.

חשוב שנחדד בתקנות, למשל ב-9(4)(א) ובמקומות אחרים, שהלולים יהיו ללא כלובים. כלומר, לתקן את זה בצורה שיהיה כתוב:

הייתי יותר ממאושר אם זה היה קורה, הלוואי. אבל אני לא במצב הזה. מצד שני, אני מסרב להיכנע לאוצר, אני מסרב להפקיר את בעלי המשקים שזו פרנסתם היחידה וסיבת קיומם במקום הזה שנים רבות. צריך לעשות את זה בשום שכל. אני גם ער לכוחות דורסניים בשוק הזה. אם אני אעשה את מה שאתם מבקשים בצורה מיידית, אז לא רק שהרגנו אותם אלא גם הוצאנו להם את הנשמה. שמעתי גם את דבריו של חבר הכנסת ניר ברקת. טענתם שבתוך המשוואה שהיום אנחנו מעבירים זה מצב של win-win, גם מבחינת המדינה וגם מבחינת החקלאים. חוץ מהעופות שזה 50% - - - אבל בתוך המשוואה החשובה הזו חסרים שני חלקים, שני גורמים נעלמים: הראשון הוא בעלי החיים והשני זה האזרחים. איך אנחנו מטיבים עם בעלי החיים במדינת ישראל ויוצרים סטנדרט בין לאומי, לא שאנחנו המצאנו? ואיך אנחנו מטיבים עם אזרחי ישראל ומוזילים את העלויות כשהם נכנסים לקניות בסופר וקונים אותם?

אני אוהב את אלו שאין להם אלטרנטיבות אחרות, יש להם רק את הדעה שלהם. לי אין את הפריווילגיה הזו. אני מעריך את אלו שבאים עם אג'נדה, אין לי בעיה עם זה. אבל אני יושב כאן ומנסה למצוא את האיזון ואני חייב ללכת לנקודה שהיא הכי מאזנת. לכן אני קשוב, ולכן לא עשיתי זאת בדיון הראשון. יכולתי לאשר כבר את התקנות האלה, אבל יש לי רגישות וגם ציפיתי שהמציאות הפוליטית תשתנה ושנוכל לדבר על תקציב. הייתי מצליח להביא תקציב, אבל המציאות הפוליטית הכתיבה את מה שהכתיבה. אבל אי אפשר להמשיך ולחכות ולהגיע לשנה רביעית ללא מכסות. אני מתחייב שאנחנו ננסה כאן למתוח את היריעה למקסימום ולתקן ולשפר כדי שתהיה פגיעה מינימלית בבעלי חיים.

המקסימום לטובת לולים ללא כלובים במכסות החדשות. מה שאוכל להגדיל במקסימום, אגדיל במקסימום. טל,

אנחנו מדברים פה על שני נושאים:

מה שקיים היום. אני חייבת להגיד, אתה מדבר על אג'נדה. אני באה עם אג'נדה מאוד ברורה, אבל האג'נדה הפרטית שלי פה לא רלוונטית. אני מייצגת את משרד ראש הממשלה. אנחנו עובדים ביחד עם הלולנים, לא בנפרד. יש לי ותק בבניין הזה, גברתי. אני לא קיבלת עמדה ממשרד ראש הממשלה למרות שהייתי צריך לקבל. אי אפשר לדבר במאה קולות, אי אפשר לשלוח אותנו לחזית ולשלוח לי כל מיני מסרים. תעשי את זה לחברי כנסת חדשים. את יועצת ראש הממשלה, תגידי את דעתך. אם מזכיר הממשלה בא ואומר לי: זו עמדת הממשלה, אני נועל את הדיון ולא מעביר לו את זה בכלל. היא לא יכולה לבוא ולהגיד:

הממשלה. אי אפשר להטעות פה את הפרוטוקול ואת האנשים. מה זה עמדת ראש הממשלה? שיעבירו כבר תקציבים. יש בלגן אטומי במקום הזה, ונציגי הליכוד באים ומדברים. אתם בשלטון 14 שנה. מה זה קשור עכשיו? טל היא יועצת ראש הממשלה והיא לא מדברת בכובע הפרטי והאישי שלה. טל מדברת על שני שינויים מהותיים: על הלולים שקיימים היום ועל מה שיקרה בעתיד. אני חושבת שהוועדה יכולה לחיות בשלום עם שני השינויים האלה. בואי נשמע, הערתי על הנקודה. אין שום בעיה עם זה שאתה מעיר. אתה אומר אג'נדה, והאג'נדה הפרטית שלי לא

האג'נדה היא לגיטימית. אבל היא לא משחקת פה תפקיד כי האג'נדה הפרטית שלי שונה לחלוטין. בשורה התחתונה, אנחנו עובדים יחד עם הלולנים. כן, הליכוד הרבה שנים בשלטון. בשורה התחתונה,

יש את המתווה, שמסיבות כאלו ואחרות לא יצא לפועל, ולא רק בגלל משרד האוצר. כל פעם אנחנו שומעים את העניין הזה של משרד האוצר, אבל תדברו על הלולנים למה המתווה הזה לא יצא. שנית, אנחנו לא באים לפגוע בלולים הקיימים ובלולנים, לא במכסות. כשאנחנו מדברים על עלייה בשביל לולי החופש, כפי שכל חברי הכנסת יודעים להגיד, אם לא ידרשו את זה בתקנות זה פשוט לא יהיה. אנחנו לא באים לפגוע בלולנים, אנחנו לא מדברים על הלולים הקיימים, לא נוגעים במכסות. אנחנו מדברים על כך שמי שמבקש היתר לבנות לול חדש, כולל הנושא הזה של בין הפטם להטלה, כל לול חדש שייבנה במדינת ישראל, וזה שינוי מינימלי שהלולנים מסכימים לו. לול חופש - אבל לא בתקנות האלה. למה? זה חקיקה ראשית, לא תקנות. כבר עשר שנים שאין תקנות להחזקת תרנגולות במדינת ישראל. טל, אני מקווה שהבנת אותי. אני לא רוצה לקבוע עמדה. כנראה שלא הבנת אותי. בדיון הקודם הגיע אליי פרופ' אבי שמחון, וכיבדתי אותו. אבל הוא משרד ראש הממשלה. אם יש למשרד הממשלה אג'נדה אז שיביא אותה בחקיקה ואני אבצע אותה עבורו. זו הציפייה שלי ממשרדי ממשלה.

השאלה היא מה הלולנים אומרים? האם הלולנים מתנגדים למה שאתה אומר? בשונה ממך, הלולנים לא מעניינים אותי ואני לא עובד אצלם. אם הממשלה תחליט - - - - - - אוסנת, את מפריעה לי. רק הסברתי לו. אל תסבירי. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. יוראי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתם לא מפריעים לי. תמר, תסבירי להם מה קורה כשאני קורא לסדר. תיזהרו ממנו. מי שמסתבך איתו זה - - - אבל אני מבקש - - - יוראי, כמה פעמים אתה צריך להגיד לי שאתה רוצה רשות דיבור? אותי לא מעניין אותי מה אומרים הלולנים. כשהממשלה תחליט את מה שהיא תחליט והיא תביא רפורמה, כנציג הממשלה אעשה מה שהיא רוצה. כמובן שאבדוק שעשו את כל התכלית הראויה ושבאו בהידברות, ואני מאמין שמשרד ראש הממשלה יעשה הידברות. אני לא צריך לשאול את הלולנים. היה פה הסכם ללכת לקראת לולי חופש מה שכולנו רוצים, והאוצר היה צריך לשים את הכסף, את הדלתא שלו. אבל הוא ברח, הממשלה ברחה. אבל אם זה לא בא על חשבון אף אחד וכולם מרוויחים מזה אז - - -? זה בא עם בריאות הציבור. יש פה בריאות הציבור ויש פה - - - חבר הכנסת קלנר, האם אתה יודע כמה שעות השקעתי על מנת ללמוד על הביצה האליפטית הזו? האם אתה יודע כמה זרמים תת קרקעיים יש מתחת לזה? אתה רוצה שעכשיו אסביר לך את כל הרציונל? כולנו, כולל המגדלים, רוצים לעבור ללולי חופש, אבל תאפשר להם בתנאים הוגנים. אין תנאים הוגנים בשוק הזה. אתם רוצים לבטל את התכנון? הנה, אני, הסוציאליסט, מוכן. אבל לא לבטל את התכנון מבלי לבדוק את ההשלכות ומבלי לראות מה קורה עם ההגנות על השוק ועל המגדלים תוך תחרות הוגנת. אם אתה מושך פה מצד אחד את החבל, אתה גורם נזק כלכלי לצד השני. יש לעשות זאת בשום שכל. נזק ללולנים? אבל הם בעד זה.

להיפך, הלולנים אומרים שבלולי חופש - - - - - - יש פה אג'נדה ירוקה שמאחוריה עומדת ביטול התכנון? בחייכם, מה קורה לכם? יוראי, אתה רוצה מקצה שיפורים. חכה, יש כאלה שמחכים הרבה זמן. אבו, בבקשה.

אומרים דבר עקרוני אחד. אנחנו בעד ההשקעות שהמדינה השקיעה, בתנאי שימומנו כראוי. עד שזה יקרה, אנחנו עובדים על פי חוק ואנחנו צריכים לאשר את התקנות האלה כדי להמשיך ולייצר. אלו אנשים שזו פרנסתם, כפי שאמרת,

אי אפשר לשחק - - - די, מה זה קשור עכשיו? לא חייבים להגיב לו, מה אכפת לך? מותר לו להגיד. דני, בבקשה. אני ממושב ספסופה. בקדנציה הקודמת הייתי חבר כנסת. הצטרפתי למהלך ההובלה הזה מהכיוון של החקלאים. דיברנו שזה כוחות השוק ושזה צריך להיעשות, וכמה שיותר מוקדם יהיה יותר טוב. לקחתי את המושב שלי כפיילוט. באספה כללית כולם היו פה אחד.

שכנענו עם מצגת, וכל היישוב החליט פה אחד שעובדים ללול חופש כי זה מה שצריך היום, גם מבחינת רווחת העופות וגם מבחינות כלכליות ואחרות, וזה נעשה. כשמסבירים לחקלאים בהיגיון, הם מוכנים. אבל המדינה לא עשתה את חלקה ולא היה שום צעד ושום התקדמות לקראת את הדבר הזה. טוענים וטוענים, ובמקרים מסוימים גם משמיצים, וזה חבל.

אתם יכולים להתאחד ולהוביל את זה בצורה מסודרת.

ההשתתפות המדינה ולגמור את המהלך. החקלאים מבינים, רוצים ויכולים. כרגע יש תקנות שנותנות פרק זמן מסוים לקראת המהלך הגדול, וצריך להעביר את התקנות האלה כי החקלאים צריכים לעבוד, להתפרנס. בואו נפריד בין שני הדברים. גברתי, אין יותר ויכוח. יש לך לול חופש? אני פירקתי את הלול שלי כדי לבנות לול חופש. כל היישוב שלי בהחלטה ברורה ללול חופש. שלחו אותם לחזית, הם פירקו את הלולים שלהם אבל אף אחד לא תומך בהם. הלולנים פה אומרים שכשאתה נותן להם 100,000 מכסות יותר, הם בעצמם בונים לולי חופש. אבל זה צריך להיות פעם אחת סגור. אתה ועדת הכנסת. טל, תודה. טל, אני עברתי את הרפורמה של החלב עם תוכנית לוקר בזמנו. עשו תוכנית, נתנו משאבים, בנינו רפתות על פי התקן החדש, וזה עבד כמו שצריך. עשינו את זה צ'יק-צ'אק. בלולים אמרו: תעשו את זה. רשות מקרקעי ישראל לא נתנה את השטח, האוצר לא נתן תקציבים,

אם אנחנו לא נגן על הטענה שהאוצר צריך לשים כסף,

צריך גם שיהיה מישהו שייקח אותו זו בדיוק הנקודה שלא מדברים עליה.

מה זה "בואי נראה"? זה כבר קרה בשני גלגולים. למה האוצר נתן? הוא לא נתן את זה. זה חוכמה מאוד קטנה להגיד שפיצויי הקורונה הם בשביל הלולים.

אני יושב-ראש הוועד של המושב של דני והייתי שותף למהלך הזה. חברת הכנסת שרן השכל התייחסה - - - לא, לזה יתייחס אסף, לא אתה. מוטי, תתייחס לסעיף 9. אני רוצה לנצל את העובדה שחבר הכנסת ניר ברקת נמצא כאן ולהודות לו על הלילות שהוא העביר איתנו, גם בביתו, כדי לקדם איזשהו מתווה כיוון היה איום ממשי לאפשרות שלנו לאכלס באותה עת את הלולים, כשהשירותים הווטרינרים ניצלו את האיגרת. התקבלה הסכמה במשרד ראש הממשלה כשחבר הכנסת ניר ברקת הוביל את כל המהלך הזה. ההסכמה הייתה באבני דרך. נמצא כאן ידידי רם כץ, הרופא הראשי לבריאות העוף, והיום הוא מהלך עלינו. ניר, אני רוצה שתדע שמהלכים עלינו אימים שיסגרו בראשון למרץ את הלולים שוב כי המדינה לא העמידה כסף, וחלק גדול מהמגדלים לא יכולים לממש את היציאה החוצה או לקיים פעולות שמצביעות על הרצון שלהם לצאת החוצה,

אזורי גידול שעדיין לא אושרו. השירותים הווטרינרים בראשון למרץ מאיימים על חלק לא קטן, על מאות משפחות, שיישארו בלי פרנסה. אני חושב שיש כאן התנהגות כוחנית של גוף שיש לו סמכות מתוקף החוק לבריאות העוף, לבריאות הציבור, והוא מאיים עלינו שלא בצדק. אין כסף ואתה יודע שאין כסף, ואתה יודע שהמתווה של אבני הדרך היה כפוף לכסף. זה נמצא אצלך. מוטי, אני הולך לדבר על זה.

תושב הצפון, ואני חושב שחובה עליי כמזכיר ארגון מגדלי עופות. ואגב, טל גלבוע אומרת שהיא בקשר עם המגדלים. אני מזכיר ארגון מגדלי העופות שמונה שנים ויותר, ומעולם לא פגשתי אותה. ראיתי אותה בטלוויזיה וכאן פעם ראשונה. היא לא דיברה איתי, לא שמעתי ממנה דברים. כן שמעתי מיוסי וולפסון, כך שאף אחד לא יגיד. לגבי סעיף 9(5)(ב) אנחנו מדברים על אזורים שאנחנו חייבים לתת להם פתרון: אזור בקעת הירדן והערבה התיכונה. אם לא נאפשר להם גידול משותף בלול מועצתי שייתן להם מענה ויכולת כן להתאגד בלול - - - יש שם לולים היום? יש שם לולים, אבל בגלל הפיזור שלהם והמרחק מתחנות מיון,

יש מגדל בתומר שהיה צריך להתחנן שיבואו וייקחו ממני ביצים. אסף, אתה רושם את כל ההערות? זה נמצא בתקנות. יש מועצה אזורית. מוטי, איפה יש בעיה עם הלולים האלה? סעיף 9(ב)(5):... הוא מגדל שנקבעה לו מכסה לראשונה בין השנים 2015 וטרם ייצר את מכסתו, ובלבד שהוא ייצר את מלוא מכסתו בלול..."

אנחנו אומרים שבמקום: מתקיים לגביו האמור בתקנה5(ג)(4)(ב), יהיה כתוב: שהוא ייצר את מלוא מכסתו בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו, ואם מספר בעלי המכסה ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה נמוך מ-10- - - אני מושב של 50 ו-90 מגדלים, אבל אני מדבר על הקטנים והחלשים. גם להם אני רוצה. אסף יענה לך על זה. הוא רוצה להוריד: לא יפחת מ-50 פחות מעשר. האם יש לנו אורחים בזום שרוצים להתייחס לסעיף 9 בלבד? לא אתן להתייחס לדברים אחרים. אני מהקליניקה לצדק סביבתי וזכויות בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב, ואני מדבר גם מטעם הוועדה לזכויות בעלי חיים בלשכת עורכי דין. העיקרון של סעיף 9 באמת מאפשר למגדלים להעביר את המכסות שלהם לגידול במשק אחר. אני לא רוצה להתייחס באופן רחב לעצם משטר המכסות, אבל כאן מדובר במעין שוק חופשי קטן, במועדון סגור, שמתנהל, שבו בעלי מכסות סוחרים ומחכירים את המכסות שלהם למגדלים אחרים ומשווקים. המדינה רצתה את זה כדי לעודד. אבל התנאי הבסיסי שצריך להתקיים גם בהקשר הזה הוא שאותן מכסות שמועברות או מוחכרות לאחרים תגובינה רק בלולים ללא כלובים. זה משאיר את המצב הקיים, מאפשר את המנגנון הזה, ויחד עם זה עונה גם לאינטרס של הגנה על בעלי חיים.

חברת הכנסת אוסנת מארק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אנחנו אחרי כל כך הרבה דיונים בוועדה. אני עשיתי מספיק שיחות עם בעלי לולים, ויש פה דברים שהם מסכימים אליהם, וחבל שאנחנו לא עושים את הכול בהידברות. לגבי לולי חופש הלולנים יודעים שלולי חופש מטילים יותר ביצים ושהם יותר רווחיים. לכן, אני לא מבינה איפה המחלוקת פה. איפה המחלוקת? להסב לול. את יודעת כמה עולה להסב לול ולבנות לול חדש? אנחנו מדברים על החדשות. אני לא מדבר על המכסות החדשות, אתם כל פעם קופצים למכסות החדשות. אבל אנחנו כן מדברים על החדשים. חכה שנגיע לחדשים. הבעיה היא שאתם לא מצויים בדיון פה ואתם קופצים. חכו עם המכסות החדשות. אבל סעיף 9 מדבר על מכסות חדשות, אדוני. לא. אדוני, אני מבקשת לשמוע התייחסות לגבי מספר נקודות: ראשית, נושא השירותים הווטרינרים ושהם מנסים לאכוף את זה. נגיע לזה, זה לא הדיון עכשיו. עכשיו אנחנו דנים על תקנה 9. לגבי לולי החופש כפי שאמרנו בוועדה הקודמת, כל היתר חדש שיקבל מעתה והלאה יהיה מחויב ללול חופש. אני לא מצליחה להבין על מה ההתעקשות. מדברים פה על תקציב, תקציב, תקציב. יש תקציב שנתן משרד החקלאות, בסוף הלולנים לא לקחו,

אם אנחנו לא מצליחים לעשות שום שינוי בתקנות האלה, אז למה אנחנו דנים פה כבר ארבע ישיבות? האם לא נעשה שום שינוי בתקנות? אנחנו דנים בהגדלת מכסות ומעכבים את זה כבר שנתיים. מי אמר שלא עושים שינוי?

כל דבר שאנחנו מבקשים אתה אומר: זה לא,

זה לא עכשיו, זה לא עכשיו. מי אמר לך שלא יהיה? נתקדם כמה שאפשר. אמרתי בפתיח שאמתח את זה עד המקסימום האפשרי.

בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כפי שאמרה חברת הכנסת מארק, זו כבר ישיבה רביעית,

וזה שנים אחורה, וכל פעם מגיעים לאותו שורש מחלוקת: מתי הוא הרגע שבו אנחנו אומרים שמרגע זה ואילך ייקוב הדין את ההר, אנחנו מתחילים את המעבר הזה? זה קורה בהמון תחומים. למשל, בדיון על אנרגיות מתחדשות. יש רגע שברור לנו שהטכנולוגיה הקיימת היא לא בת קיימא, היא לרעת בני האדם, לרעת בעלי החיים, ולרעת בריאות הציבור, ומתי אנחנו מתחילים את העידן החדש. כבר כמה שנים יש כאן קונצנזוס בוועדה וכל פעם אומרים: מהפעם הבאה,

כי אין ברירה,

ואני חוששת שגם הפעם אנחנו הולכים לכיוון הזה. אני חושבת שלא צריך לאשר את התקנות כרגע כי אנחנו רואים שקורים דברים לפני שעת נעילה. כמו שבחירות נדחות תוך שעה באישון לילה, כך אם הוועדה נחושה פתאום יימצא הכסף. לגבי תקנה 9 כמו שאמרה חברת הכנסת מארק, יש פה שינויים ולא ייתכן שנעביר את זה כמו שזה. לדוגמא, יש כאן העברת מכסה חדשה, לא ישנה. אין שום סיבה בעולם שמכסה חדשה לגמרי המועברת, לא תועבר ללול חופש. זה לול שכבר קיים.

חכה, יוראי. יש לך חוסר הבנה בתהליך עבודה של ועדה, וסליחה שאני אומר לך את זה. אנחנו בתהליך של דיון. יש ראשי ועדות שתכלית הדיונים שלהם זה לשחרר ולאפשר לדבר לדבר, ובסוף הישיבה אתה מנסה להבין מה היה לנו כאן אבל אין סיכום ואין כלום. אנחנו עכשיו מקריאים סעיפים, פותחים את הנושאים להערות, ומשרדי הממשלה יידרשו לזה. נראה מה כן,

האם אפשר לחיות עם זה כן או לא. אבל אי אפשר שנפתח דיון מחדש על כל מילה של מישהו פה. לכן, אני מציעה שלפחות בסעיף הזה - - - ואם אני אביא לך את הסעיף הזה, תצביעי בעד התקנות? לא אמרתי את זה, אבל לפחות בואו נכניס את זה בתוך הסעיף הזה. אם לא, נרשום הסתייגות. את תהיי יותר פייסנית. את תצאי מפה עם כמה תיקונים היום, לא רק זה. אני נחשבת כמעט חברת כנסת ותיקה,

אתה יודע כמה פעמים הצבעתי על התקנות האלה וכל פעם אותו סיפור?

הנה, אני כבר אומר שבמכסות החדשות יהיה שיפור. אם בסעיף 9 תהיה התייחסות למכסות חדשות שמועברות ללולים אחרים, אז אסף ידבר. יש אמרה תלמודית המדברת על מי שאכל שום שעושה ריח רע. האם ניתן לו עוד שום כדי לטפל בו? המטרה שלנו היא לא להוסיף עוד שום, אנחנו רוצים להתחיל, מכאן ולהבא, וודאי שכול החדש. אני מנסה להרגיע אותך לגבי זה אבל את לא איתי. מכאן ולהבא כל החדש יהיה בלולי חופש. אני רוצה לדעת את דעת המגדלים בעניין הזה. יש הרי את הגדלת המכסה ויש מכסות חדשות. מכסות חדשות אדם שמתחיל עכשיו להיות לולן, ברור שהוא הולך להיות לולן בלול - - - זכותך לקבל את דעת המגדלים, אני שמעתי את דעתם. הם דיברו. האם נפתח עוד פעם דיון? מי שמקבל מכסה חדשה, לולן שמקבל היום מכסה,

אחרי הרבה הרבה שנים, לא יכול להיות לולן מבלי שהוא ישים לול חופש זה ברור לגמרי, אנחנו לא הולכים אחורה. תוספת של המכסה למי שמגדל כבר במידה ויש לו מקום על פי התקנון של 70 סנטימטר לעוף ויש לו כלובים פנויים, יגדל בלולו. 350. 350. במידה ואין לו מקום בלול הזה, הוא יכול לקחת את התוספת,

ולהעביר אותה אך ורק ללול חופש ולא ללול שיש בו כלובים אחרים. האם זה נכון או לא נכון?

קודם כול, אני חושב שברור. זהו כבר הדיון השלישי של ועדת הכלכלה בנושא הזה. אנחנו הבענו את עמדתנו. מכסות חדשות, לולי חופש אין בעיה. מכסות ישנות שירצו לצאת החוצה כרוכות בתקציב ובפתרון של תכנון. רם, פתחת תיבה ואתה לא יודע מה יש בה. ראשית, אני חושב שחשוב לשמור על המשכיות - לא כל פעם לבוא עם רעיון חדש, לא להבין את המשמעות שלו, והכול לפתוח מחדש. ההמשכיות כאן היא בעיקר להגיע להבנות. אני רוצה לעשות קצת סדר. גם התמריצים והמענקים שהמדינה נותנת, וגם מכסות חדשות זה מענק. מטרת מכסה חדשה מטרתה לעזור לפתור את הבעיה, לא להקשות על אדם שלא עובר. כלומר, לקחת מכסות חדשות. אנחנו בעסקה אמרנו שאם יש פער בין היכולת של המדינה, בין העלות למעבר ללול חדש, בואו נשתמש במכסות החדשות כפתרון לא נציב אותו כתנאי שמי שלא עומד בו ייענש,

המכסות החדשות הם כמו תקציב מדינה לטובת העניין מבחינת האוצר.

השימוש במכסות החדשות צריך לעזור לנו להביא את הפתרון. עד עכשיו הכול מוכוון בגלל בריאות הציבור. המדינה באה ואמרה שהלולים הישנים בתוך המושבים הם מפגע בטיחותי, ולכן כל המוטיבציה של העסקה הייתה איך אנחנו מוציאים את הלולים הישנים שלא עומדים בתנאי התברואה ומעבירים אותם ללולים גדולים בתוך המושבים. הדרישה החדשה לשמר סטנדרט של איכות בעלי חיים הוא בוודאי מקובל. אבל בשביל לאמץ אותו, נדרשים עוד סדרה של סיבובים עם המגדלים. למשל, יש כאלה שגם אם הם ירצו לולים יותר גדולים הם צריכים יותר שטח מקק"ל כי זה שטח יותר גדול. המשמעות היא שצריך לעשות סיבוב. לפי המתווה שסוכם איתם, הם כרגע עברו לסדרה של פעולות ותוכניות עבודה. אם רוצים לשנות זה בסדר, זה לגיטימי. גם הלולנים אומרים שהם מוכנים. אבל אי אפשר עכשיו בתקנות לגמור את זה. זה עניין של עשיית הערכת תקציב, זה לבוא ולראות איך אנחנו עושים את זה בהסכמה איתם לטובת כולם.

אני רוצה להתייחס לתקנה 9. אנחנו דנים עכשיו בתקנות של הרחבת המכסות, מכסות חדשות שלא קיימות. במסגרת אותן תקנות, בסעיף 9 יש החכרה חדשה של מכסות.

על גידול מכסות חדשות לא במשק שלך אלא במשק אחר? לא הבנתי את התשובה. אסף יענה לך. אדוני היושב-ראש, באופן כללי אני מאוד מסכים עם הרוח שלך שאומרת שצריך מצד אחד לא לפגוע במגדלים בגלל אוזלת ידה של הממשלה בהעברת תקציבים לבניית לולי מעוף, ומצד שני, לעודד מעבר ללולי מעוף. אני לא מוצא את האיזון עליו אתה מדבר או את הרוח שלך בתקנות האלה. לעת עתה אתה לא מוצא כי לא שמעת הכול. יכול להיות שתקבל תשובות. יש עוד קטע קטן והצבעה. אני מבין אותך לעת עתה.

אבל כן אשמח להבין. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. ראשית, כיוון שאני מקבל את ההגדרות שלך,

ומכיוון שאני לא שותף פה מהתחלה לדיון הרציני, אני שואל שאלות הבהרה ושאלות תם. בסעיף 5 המדבר על המכסות החדשות, האם כל חצי המיליון הביצים הללו הן ביצי חופש? כשאומרים מכסות חדשות בסעיף 5, הכוונה היא רק לביצי חופש,

אם המכסה מולאה. אסף יענה, לא

האם הגידול במכסה מותנה במשהו? האם התוספת הזו של חצי מיליון מותנת? אני לא מתכוון לקריטריונים לגבי המבקש עצמו אלא ביחס למכסות הקיימות. בוודאי, זה 160 מכסות, כשכל מכסה היא של 500,000 ביצים, וזה תוספת של 80 מיליון ביצים כדי שלא נייבא אותן מטורקיה,

הולנד, ולעיתים גם מאוקראינה. נניח ואני מגדל חדש ומקים לול עכשיו של ביצי חופש, האם זה תלוי אם מיצו את כל המכסות הקיימות או שאני יכול את אותן 80 מיליון - - - יענה לך אסף מה קורה אם אתה בונה לול. למה בתקנה 5(2) קבעתם רק ביישוב שבו יש לפחות 50 בעלי מכסות? אתה מדבר על אותו חקלאי במושב דישון שמשגע ומתזז פה את כל המערכת? אני הבטחתי בתחילת הדיון שאני אשים פה את האינטרסים של אותו אחד. הוא לא יכול ליהנות פעמיים מסובסידיה. זה בשביל אדם במושב אחד. אני לא יודע. לפעמים אדם אחד פונה - - - הוא לא יכול ליהנות מסובסידיה של פטם. אם כל המושב רוצה לעבור להטלה, שיעבור ויקבל את כל ההטבות שצריך לקבל. רבותיי, אי אפשר לעשות עוולות של תכנון. אתה תייצר פה חוסר איזון בחלוקה, זה עודפים של ביצים. למה זה פר יישוב? יש לי איזון ארצי. דווקא ביישוב הזה - - -?

מה ההיגיון לחלק - - -? אסף יענה לך על ההיגיון הכללי שהיה. לגבי ההגדרה של "מקום גידול" סעיף 9 הוא רק למגדלים קיימים. סעיף 9(ב)(4) כתוב: הוא בעל מכסה שייצר את מכסתו קודם לשנת התכנון.

כל סעיף 9 - מקום הגידול מתייחס למגדלים קיימים. מקום הגידול וסוג הלול למגדלים חדשים מוסדר בתקנה 5 בתקנות. בתקנה 5 כתוב, וכרגע צודקים חברי הכנסת, ההעדפה ללולים ללא כלובים. חבר הכנסת הלוי, אנחנו לא מדברים על לולי חופש. לולי חופש זה נגזרת של לול ללא כלובים, ולכן אנחנו נדבר בהגדרה של לול ללא כלובים ולא לול חופש, כי לול חופש אמיתי בישראל אין בגלל הציפורים הנודדות ואין לנו חצר פתוחה לאוויר הפתוח. ההגדרה היא לול ללא כלובים. לול ללא כלובים - זה המשוואה שלנו ללולי חופש. ההגדרה היא לול ללא כלובים. לול מעוף זה גם נגזרת של לול ללא כלובים.

9(ב)(5) זה לול ללא כלובים?

אמרתי, צודקים חברי הכנסת. מספר המכסות המיועדות ללולים ללא כלובים מבין המגדלים החדשים, כרגע במוצע בתקנות, הוא 30% מתוך המכסות.

זו ההצעה של המשרד, ואסביר גם למה, אם כבודו יאפשר לי. בניגוד למה שאמרה חברת הכנסת מארק, גידול בלולים ללא כלובים יקר יותר. גם הקמת הלול למטילה וגם הגידול השוטף גבוה ב- 3.5 4 אגורות. אם הלולנים רוצים, מה אכפת לך? הלולנים רוצים את זה. הם לא יודעים כמה זה עולה להם? הוא לא מתווכח, הוא מביא לכם עובדות. כדאי לכם ללמוד, לא מפסידים מזה.

מוצר הביצים הוא מוצר בפיקוח לציבור, ולכן לא ניתן להגדיל את הערך הניתן למגדל, ולכן זה נגזר מהרווח שלו.

אנחנו אומרים שכרגע, כל עוד לא מעלים את המוצר המפוקח, הפריון והפדיון של החקלאי בלול ללא כלובים נמוך יותר. יחליט לעשות את זה זו בחירתו להחליט. אני רק אומר בפני הוועדה את העובדות. אני שם את המספרים על השולחן כדי שחברי הכנסת יידעו. הפוך, המדינה גם תומכת בו - - - אני לא מבינה. תשאלי אחר כך, תני לו לסיים את הסקירה חבל. אני רק שם בפני חברי הכנסת את הנתון שלייצר בלולים ללא כלובים, וכאשר אני פודה את אותו ערך - - - אמרת,

תתמקד במכסות בסעיף 5. בסעיף 5 המכסות החדשות כרגע התעדוף ללולים ללא כלובים זה 30%, זה לא 100%. מתוך ה-160 מכסות חדשות שמנותקות לגמרי מהמכסות הקיימות, חבר הכנסת הלוי, וזה לא מתחרים האחד על השני, יש מגדל קיים ומגדל חדש - - - וזה גם לא מותנה במילוי המכסות הקיימות. לא מותנה, זה מופרד לגמרי.

גם הוועדה והכנסת יכולה להחליט את זה כן ואת זה לא. זה ניסוח חדש?

אני אפנה אותך, חברת הכנסת זנדברג. אני לא מבינה. אבל אנחנו מדברים על מכסות שמעבר למכסה שמתמלאת, לא כל מכסה חדשה. תעשו לי טובה, תנו לאסף להסביר את כל ההתייחסות ולסיים. אם יהיו אחר כך שאלות, אהיה נדיב. בעמוד 9, בסעיף (ז)(1), במידה והביקוש עולה על ההיצע של המכסות, וזה לרוב הזמן, כתוב במפורש: "תחילה תיקבע מכסה למגדלים שייצרו את מלוא מכסתם בלול בלא כלובים. מספר המכסות שייקבע כאמור יהיה בהיקף של עד 30% מהמכסה שנקבעה לאותה פסקה.".

מאחר והמשרד יודע - - - זה רק במידה וזה עולה על הביקוש. לא, זה עולה מהביקוש מלכתחילה. אנחנו יודעים שיש עודף ביקוש על המכסות האלה.

נגיד 30%. קודם כול אנחנו רוצים לתת את המכסות החדשות. אם אין ביקוש ללולים ללא כלובים אז אני חושב שאפשר לאפשר את זה גם בלולים עם כלובים כתנאי, כי אנחנו רוצים את הביצים ואנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות. אמרה חברת הכנסת מארק: תן להם לבחור. פה אנחנו נותנים להם לבחור. אמרנו לפחות 30% - מי שיבחר ללא כלובים, אנחנו נותנים לו תעדוף כי הוא הראשון שנכנס להגרלה. אני כבר אומר לך,

תתכונן לזה שיהיה אחוז גבוה יותר. אני מצטערת, לא הבנתי. אתה אומר בתוך הדברים דבר והיפוכו. יש מכסות קיימות. אנחנו עכשיו דנים במכסות חדשות. הבקשה שלנו הייתה שכל מכסה חדשה תופנה ללול ללא כלובים. מצד אחד, השאלה של חבר הכנסת הלוי אמרת שכך יהיה. מצד שני, אתה אומר שרק אם יהיה עודף ביקוש, ואתה אומר שגם כך יש עודף ביקוש אבל אלא אם במכסות הישנות זה עניין של מחיר וזה לא עניין שלך.

זה לא אם יהיה, זה רק כן אם יהיה עודף ביקוש. אני מדבר רק על ה-160 מכסות חדשות. שימי בצד את כל ה-3,000 מגדלים - זה לא קשור. מבין המבקשים למכסות חדשות זה הרעיון. רק מתוך המבקשים למכסות חדשות. זה מאוד פשוט. תקנה 5 קובעת מכסות חדשות שוועדת המכסות תקבע עד 160 מכסות אישיות בהיקף של 500,000 ביצי מאכל כל מכסה. מתוך ה-160 מכסות האלה, שמחולקות לפי קריטריונים שקובעים בתקנה הזו, מתוך הסך הכול, 30% יהיה המינימום לגידול בלולים ללא כלובים. זה לא מנותק מהביקוש,

הם טוענים שאת כל ה-160 הם מחלקים. זה ה-30% הראשונים? כן, בוודאי. כן, חד משמעית. איפה זה כתוב? כתוב שקודם כול 30%, ומי שלא זכה ב-30% הולך להגרלה אחרת, וגם הוא יוכל ל - - - בלול ללא כלובים. אנחנו היום יודעים שלנפש, לצורך העניין, מייצרים 252 ביצים - - - לא, זה הביקוש למכסה חדשה, זה לא הביקוש לביצים. זה סך הכול המבקשים לקבל מכסה חדשה. כלומר, כל אחד יכול לבקש זה לא משנה. אדוני, שאלת הבהרה. לא, הוא לא יענה לכם. אתם לא הבנתם ואתם רוצים הבהרה, ולא מבינים עוד ורוצים עוד הבהרה על מה שלא הבנתם. חכו עד הסוף ועד שייגמרו דברי ההסבר.

אי אפשר לנהל דיון כך. אם אתם רוצים לעשות פיליבסטר אז תהיה גבר ותגיד פיליבסטר - זה מה שאתם עושים. אף אחד לא צדיק מהשני פה. יש פה שתי תפיסות: הכול או לא כלום או שיפור הכי מאוזן שיכול להיות. אני אלך על השיטה המאוזנת.

מבקש שאף אחד לא יפריע לו. במענה לשאלתו ולהערתו של ידידי מוטי אלקבץ לסעיף (ג) למקום הגידול הסעיף מפנה לסעיף שאומר את מה שהוא ביקש, ולכן אין צורך לעשות את התיקון שהוא מדבר. תקנה 5(ב)(4)(ג) אומרת בדיוק את מה שהוא מבקש לייצר בלול באותה מועצה אזורית, ולכן זו התשובה. יש לו אפשרות של (ב) או (ג). אסף, נגמר הדיון. ביקשתי לשנות שלושה דברים ואני רוצה את התייחסותך.

הסוגיה של האישורים של השירותים הווטרינרים לגבי לולים ישנים. תפנה אותי לסעיף הנכון. אם אני מבינה נכון, אתה מדבר על תקנה 8(ז).

אסף, יש למגדלים חשש. עד היום הובן שכל המכסות החדשות הולכות לפי ההוראות החדשות ושאין חזרה. כל המכסות החדשות לא מיועדות ללולים הישנים, אמת?

יפה, נקודה - על זה לא צריך הבהרות. החשש של המגדלים הוא שב-4% תוספת שלהם, יבואו השירותים הווטרינרים וימצאו פרשנות בסעיף הזה ולא יאשרו את ההגדלה של ה-4%. אנחנו רצינו ניסוח שיאמר שיש תמונת מצב, שגם המגדלים יודעים אותה, של ה-capacity של כל לול, והשירותים הווטרינרים צילמו מצב. אני רוצה שבתקנה יופיע ניסוח: על סמך המידע שהיה. אם אני מבינה נכון, התיקון שאתה מציע לתקנה 8(ז)

ובלבד שניתן אישור מאת מנהל השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מאת מי שהוא הסמיכו לכך כי הלול עומד בדרישה האמורה, וכל זאת בהתאם למידע שנמצא בידיו עד למועד מתן האישור. זאת אומרת שהשירות הווטרינרי לא יוכל לפסול את התוספת אם הלול לפני התוספת עמד בקריטריונים בסדר גמור,

נכון. להבנתי, יש מידע שהצטבר בידי השירותים הווטרינרים ועל סמך אותו מידע הם יוכלו לפעול. קודם כול, אני מבקש לחדד שהסעיף הזה מתייחס לשני סוגים של לולים: ללול שאינו עומד בדרישות ולול שעומד בדרישות הווטרינריות וכבר חייב לגדל ב-750. גם פה אני מקווה שהמגדלים מקבלים את זה שלול שכבר עומד ב-750 לא יכול לרדת אחורה, ולכן לא - - - מרב, האם הסיפה של ה-750 נשאר?

בסדר. אלו לולים שהתייחסנו אליהם ב-2016, 2017 וב-2018. אף אחד לא בא לתקן את הלולים האלה, אנחנו מדברים על הלולים הישנים. תודה, אז הניסוח הזה. למי ששאל על התיקון של תקנה 8(ז) זה הקטע הזה. אנחנו תיקנו את הניסוח כדי שלא תהיה פרשנות. השירותים הווטרינרים פועלים על פי חוק, יש להם חוק משלהם והם לא צריכים את התקנות האלה. יש פרקטיקה בחקיקה שכשמתקנים תקנות אז שתהיה זהות כמו בלשון החוק.

עשינו כמו לשון החוק והכנסנו פרשנות לפרשנות כדי שלא תהיה אי הבנה. אבל לא כולם 750. לא, זה 350 או אלה שב-2016, 2017 ו-2018 עברו כבר ל-750 - זה חל גם עליהם. זו סוגיה אחת, האם הנוסח מוסכם עליך? אני רוצה דקה לבדוק את הנוסח כדי להבין אותו לעומק. אני רוצה להדגיש שהסעיף הזה לא קשור לכל הדרישות של השירותים הווטרינרים, לראשון במרץ שרץ פה. הסעיף הזה זה לא להגדיל את הצפיפות בלולים הקיימים. כמו שיושב ראש הוועדה חבר הכנסת מרגי אמר, לכל לול במדינת ישראל, השירותים הווטרינרים כתבו capacity. אסף, למה זה צריך להיות רשום?

זה בסמכות שלהם, למה זה צריך להיות גם כאן?

הוא ענה לך שזה חייב להיות דומה ללשון החוק. אבל זה בלשון החוק, למה הוא צריך שזה יופיע גם כאן? כבוד היושב-ראש, בתקנות אף פעם לא הופיעו השירותים הווטרינרים. מכסות הן לא מעניינם, עניינם הוא בריאות הציבור ויש להם את זה בחוק. הם לא צריכים להופיע גם כאן וגם בחוק. אסף, מה הבעיה להוריד את זה? כמו שחבר הכנסת אמר, אנחנו רוצים ליצור אחידות. לא יכול להיות שמצד אחד המדינה אומרת לא, ומצד שני נתון לפרשנות, המדינה אומרת: תיתן מכסות.

כדי שלא תהיה פה אי בהירות ושייקחו אותנו לכל מיני צעדים, כתוב פה. - - - זה מופיע. אסף, המנכ"ל של המשרד כבר - - -, אפשר ללכת

ביקשתי לתקן עוד תקנה לגבי המגדלים. אני מסכים עם מוטי שהווטרינריה לא צריכה להיות חלק מהתקנות האלה,

גם אני מסכים, הלוואי ויכולתי לעשות את זה. למה לא? חכה, עוד לא אמרנו כלום. האם אפשר להתייחס לסעיף 9,

אני רוצה לשמוע את התשובה שלו לסעיף 9. עדיין לא סיימתי. התקנה הבאה היא 7(ד) או 7(ג), אני מדבר על ה-100,000. לגבי ה-100,000 אני מבהיר באיזה תנאי.

אבל התיקון הוא ב-7(ד), אתה מפנה ל-7(ג). התיקון ב-7(ד), תהיו מפוקסים. אני מבהיר עכשיו ומסביר באיזה תנאי זה יהיה. המטרה היא הרי שהתמריצים יינתנו רק ללולים ללא כלובים והמטרה והרציונל הזה חייבים להישמר. כפי שציין דני מספסופה, הם העבירו החלטה לפני שנתיים-שלוש לעבור ללולים ללא כלובים מחוץ ליישוב. צריך בינתיים להתארגן, לגייס ממון, והם השכירו את המכסות שלהם לבעלי לולים גדולים. היום הוא השקיע, לא המדינה, מכספו ובנה לול ללא כלובים והוא רוצה להחזיר את המכסה שלו. לכן, אני חושב שהתמרוץ הזה של 100,000 ביצים יינתן באופן חד פעמי למי שבנה מכספו לול ללא כלובים ורוצה להחזיר את המכסה שלו חזרה. אין לי עניין לחזק עוד יותר את החזקים כדי שהם יחנקו את השוק. אז לאפשר לכולם לעבור, ללא התנאי הזה. לא, רק מי שבשלוש השנים האחרונות. תאפשר לו להחזיר את הלול למושב אם הוא מחר רוצה להחזיר. אתה מבקש עכשיו משהו אחר שלא קשור. אני לא רוצה להוסיף עוד סייג. לא, אני רוצה להוריד את הסייג. הסייג כרגע הוא בתנאי שהוא לא משכיר סדרתי, רק בשלוש השנים האחרונות, והוא מחזיר את המכסה שלו ללול ללא כלובים.

אני מבקש שגם קדימה. בן מושב שהייתה לו מכסה והוא בעת מצוקה העביר אותה ללול גדול והוא רוצה להחזיר אותה גם בשנה הבאה - - - לא ללול הישן שלו. ברור שלול חדש. כתוב כאן שמי שיקבל את התוספת של ה-100,000 זה רק מי שעשה את רטרואקטיבית. אני רוצה לתת להם תמריץ לעבור ללולים חדשים.

לא, זה לא נכון. אסף, תסביר. צודק חבר הכנסת ברקת שבצורה שהסעיף מנוסח כרגע, זה רק מי שעובר לראשונה מלול שאינו עומד בדרישות של רישוי עסקים. אנחנו באים לתקן את זה. נכון, רק חידדתי את מה שאמר חבר הכנסת ברקת אמר ומה שכתוב היום בנוסח התקנה. אם חבר הכנסת ירשה לי, יש לנו הצעה לתיקון. ההצעה שלנו לתיקון כפופה עדיין לעבודה עם מרב. ברור, אנחנו מסמיכים אתכם לנסח. הגעתם להסכמה איזה תקנה מתקנים? כן, זה גם וגם. אני מקריא שוב את סעיף 7(ג): ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את הגידול שלו במלואו, לראשונה, מלול שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(4)(ב) וכאן זה התוספת החדשה: או מלול העומד בדרישות האמורות שאינו מצוי ביישוב בו נמצא משקו, ובתנאי והמגדל לא קיבל תוספת זו בעבר, ועבר ללול ביישובו ללול ללא כלובים.

זה התוספת של ה-100,000. אדוני, אסביר בלשון העם. לא רוצה. כל פעם שהסברת, הסתבכתי. יש תיקון נוסף גם בתקנה (ד), נעשה את ההתאמה. תעשו את ההתאמה. לא הבנתי למה ב-160 מכסות אתה מגביל ב-30% ללולים ללא כלובים.

כמו שהיושב-ראש

בנו ביום אחד, ורצינו לעשות במהלך כי אנחנו יודעים.

חייב להגיד שכל מגדל שייבחר לגדל את מכסתו בלול ללא כלובים, יכול לעשות את זה.

לכן, כשאנחנו קבענו את המינימום של 30% ללולים ללא כלובים,

הכלכלי. כי לייצר ביצה בלול ללא כלובים, עולה הרבה יותר יקר, וגם להקים את הלול עולה 50 שקלים יותר למטילה וגם העלות השוטפת גדולה ב - - - מחיר הביצה לא בפיקוח? מחיר הביצה בפיקוח. ומה המחיר?

לביצת חופש אין מגבלת מחיר מחוץ לתכנון. לול מעוף זה ביצה רגילה והיא לא ביצת חופש בתקופת התכנון. אסף תסביר לי מהבעיה ומה יכול להיווצר בכל משק הלול אם אני מגדיל מ-30% ל-50%. מה יכול לקרות? למה זה משנה לך? אני לא מתעקש על 30 או 50, אני מקבל את רצון הוועדה. אני רוצה שייצרו את המכסות האלה כדי שיחזקו את היישובים ושיהיה פה כוח ייצור. אני צריך את הביצים. הסכנה היחידה היא שזה לא יהיה כלכלי ולא יקימו את המכסות. אתה חושש שאם אני מגדיל מ-30% ל-50%, אני עלול ליצור פעולה הפוכה ממה שאני רוצה ולהגדיל את הייבוא. יש מצב שהמכסות יינתנו באוויר. ייתכן, כי אם זה לא כלכלי וכל עוד המוצר לא בפיקוח ולא מכניסים את התחשיב, - - - יש מכסות לא מנוצלות בשנתיים האחרונות? מכסות חדשות? הן בשלבים, הכול חולק. קשה להגיד כיוון שלוקח בערך שנתיים להקים לול. מקבלים הארכות כי צריך להכין משטח ושירותי בנייה.

כמה מכסות מנוצלות נכון לעכשיו? היום מתוך סך הכול של הייצור של 2.2 מיליארד, כ-5% מגודלים ללא כלובים. וכל המכסות מנוצלות? כמה מהמכסות שקיימות לא מנוצלות - - -? אין, אין - 100%. רק מהחדשות של השנתיים האחרונות - - - כאלה בתהליך. יש כאלה שהן על המדף ושלא בתהליך - - -? הכול הוקצה, אין במדף הכול בשלבים. אם בטוחים שלולים ללא כלובים זה לא כלכלי אז למה שלא נבטל את המכסות על כך?

שאלתי שאלה ולא ענית לי. אפשר 50%. אני נכנס לחרדות כשאתה נדיב. אני רוצה לדעת למה אתה נדיב. דרך אגב, נציג מועצת הלול לא מופיע כאן בדיון. לא יכול להיות שנציג מועצת הלול לא יכול להביע

ניתן איזושהי אורכה בזמנים ואולי באמצעותה ניתן מענה ופתרון. כי כרגע הלכה למעשה אנחנו מבקשים מאותם לפתור בעיה שלא ניתנת לפתרון באופן מיידי. זה מכסה אך ורק לשנת 2021. זה חוסר הבנה. באת בסוף השיעור ולא אפתח את השיעור מחדש. אני מדבר מדם ליבי, מספיק. יש פה תיקונים והמשרד בא

כפי שאתה קראת לזה קודם, בין אם זה מבחינה כלכלית ובין אם זה מבחינת רווחת בעלי חיים. ההצעה להעביר את המכסות שלא נזדקקו להן

יש כאלה שהוכיחו לי עכשיו שהאיזון שלהם עובר אצל ששון. אדוני, אני רוצה להציע הצעה.

ולא אתכנן פה עכשיו את כל השוק מהתחלה. אני חושב שצריך להחריג את הלולים ללא כלובים ממכסות. נתתי להם 160 מכסות. למה 160?

כשהגיעה סופת חול לעברי אמרו לי להסתובב כדי לשמור על עצמי. הסתובבתי וחטפתי מכה של חול. גם לא מצאנו את השביל לאחר הסופה כי הוא

אני חייב להיצמד להגדרה של החלטת הממשלה, אני לא יכול לקחת מפה ומשם זה לא עובד משפטית. חשוב להגיד גם כאן לפרוטוקול, ואמרתי את זה למגדלים ולכל מי ששאל, מכסה

אם נשכנע אותך, תצביע בעד?

תסביר לו, בבקשה. אנחנו מפרידים את התקנות לשניים בגדול: מגדלים קיימים ומגדלים חדשים. מגדלים חדשים זה מכסות חדשות שלא גידלו ביצה עד 2021. לפי מה שביקש היושב-ראש, תיקן את התקנות שלנו, 50% מהמכסות החדשות ייועדו בהתחלה למגדלים ללא כלובים.

מה הנוסח? 100,000 ביצים שייקחו אותם חד-פעמי ונגמור עם זה,

כדי שלא יגיד שהתעללנו בו.

עכשיו אני מתנצל אם פגעתי במישהו, אבל אנחנו נמצאים פה ומדברים מדם ליבנו. ביטון, אני מבין - אין לי זמן.

רוצה כסף לעבוד? אני רוצה להמשיך לחיות היכן שאני גר. אני אוהב את המקום הזה, אבל אל תיתנו עדיפות לחיות על

אדוני היושב-ראש,

אדוני, אני רוצה לשאול שאלת הבהרה. כל מה שביקשתי זה מה שביקשתי קודם.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:40 ונתחדשה בשעה 13:47.) סדרנים, אם תהיה הפרעה הכי קטנה בשלב ההצבעה, כל האורחים ייצאו החוצה ויישארו פה רק חברי כנסת. רק שיהיה רשום בפרוטוקול ש-50% מהמכסות החדשות חייבות להיות בחופש.

תגיד לפרוטוקול את העניין הזה של 50% ללולי מעוף. אסף, לאיזה הבנה הגעת

אני רוצה לשמוע חד וחלק.

ואם אני אאלץ אותך?

קצת לחץ פיזי מתון, זה יקרה.

אני לא רוצה להמר על זה, אני יודע מה

אני מייצג קבוצת מגדלים ממושב כרם בן זמרה, שהגיל הממוצע שלהם הוא 65. הקבוצה הזו היא בעלת חווה ששימשה בעבר לגידול רבייה ופטם בלולי רצפה, ושישה מגדלים מהקבוצה הגרילו מכסות קול קורא בשנים האחרונות. אנחנו התאגדנו ובנינו לול מעוף לתפארת. הלול הזה הוא מודל למגדלים אחרים

לנו יש עוד שני מבנים של לול שבחודש יוני יהיו מוכנים לקלוט עוד 12 מכסות של קול קורא במבנה של לולים ללא כלובים. הבנתי,

סעיף 5(ג)(4)(ב): בלול חדש המצוי ביישוב שבו מצויה הקרקע החקלאית הנזכרת בתקנת משנה (ג)(2), במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה

אז נקודה ולהוריד למטה שורה לא יודע. מה שיוכרע זה מה שאומרת מרב. בחייכם, זה דקדוקי עניות.

אם הייתי יודע שעל דברים כאלה ישבת

תכניס את ה-750. בסדר, אבל לא הבנתי מהמגדלים מה הבעיה עם השירותים הווטרינרים אם הסמכות ניתנת להם מכוח חוק אחר. מה הבעיה שזה יופיע פה?

ברור שאתה לא יכול להסתמך על מידע שאין

אוקי - תודה, מיצינו. חברי הכנסת, מי בעד התקנות, כולל כל התיקונים? אנחנו מסמיכים אותם לעשות תיקוני נוסח.

צודק, הוא ישב פה מהבוקר. שבעה נקיים הוא ישב על התקנות האלה על מנת לשפר לכל אחד. אתה רוצה שהמנכ"ל יישב פה?

לא, עד עכשיו הלכתי אחורה. סליחה, אדוני.

אתה בסדר גמור. אני גיליתי היום אורך רוח למגדלים,

לא, לא. הם רוצים פשוט את התוספת: ללול בלא כלובים. הם אמרו שמבחינה מקצועית נכון לתת את זה ללול בלא כלובים. אוקיי חברי הכנסת, מי בעד אישור התקנות,

וכולל ההסמכה שהסמכנו אותם לתקן ניסוחים בלבד, שהם לא

אני מבהיר את השאלה של מרב. אנחנו אישרנו את 8(ז) כפי שהוא בניסוח המתוקן, המעודן,